אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת חוץ וביטחון במסגרת דיון מהיר של חבר הכנסת גדעון סער בהחלטת בג"ץ האוסרת להרוס את בית המחבל ובקשה לדיון נוסף.